אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ארז אורעד, בבקשה. שלום רב לכולם,אני מתכבד להביא לוועדת הכספים המלצה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ברשימה שמספרה: 2023-001137. מר למקין, יש לכם הערות?

יש לכולם אישורים. מי בעד אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה שסימנה: 2023-001137, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. רשימה שסימנה: 2023-001137 אושרה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:35. הכנסת ועדת הכספים ירושלים, ‏ד' בניסן תשפ"ג ‏26 מרץ 2023 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים משרד האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הנני מתכבד להודיעך כי